חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי כ"ו תשרי התשפ"א, 14 באוקטובר 2020. על סדר היום בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020),

לפני הקריאה הראשונה. ינמק ויציג את הבקשה נציג משרד האוצר מר נתנאל אשרי, רפרנט ביטוח לאומי באגף התקציבים. שלום, אדוני. צהריים טובים. אנחנו מבקשים לקצר את ההליך לאור הדחיפות בהעברת המענק החד-פעמי הזה. מדובר במענק חד פעמי שחלף העלאת קצבאות הנכים אנחנו מעבירים אותו בצורה הזאת ולא כהעלאה קבועה בגלל התנאים של התקציב ההמשכי שלא מאפשרים העלאה פרמננטית. זה תהליך שהיה אמור להתקבל כבר מזמן. בוודאי בגלל הקורונה הצרכים של הקהילה הזאת עלו מאוד, ואנחנו רוצים לאפשר להם לקבל את הכסף כמה שיותר מוקדם. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת אלהרר, בבקשה. אני רוצה לשאול את נציג האוצר שאלה: האם המענק הזה יינתן גם לילדים? אני רואה שזה לא מופיע בהצעת החוק. אם כן,

אני אגיד מה מופיע בהצעת החוק ומה לא. כרגע מה שמופיע בהצעת החוק זה מענק שיינתן לילדים ברמות של 118%-112% בפועל לפי רמת תפקוד. אנחנו יודעים שהנושא עלה וגם קיבלנו הנחיות מהשר מטעמנו לבדוק את כל האפשרויות לתת גם לשאר הילדים בתיקונים שייעשו בוועדת עבודה ורווחה בהמשך. אנחנו בטוחים שנמצא את הדרך לפתרון וגם בטוחים שכך יהיה. אתה מתכוון ל-50 עד 100?

תודה. מישהו רוצה להתייחס עוד?

אתה לא יכול להצביע.

חסרים - - עוד אחד, לא שניים.

אני נכנסתי לכאן רק מכיוון שמדובר בנכים. עד שמנהל הסיעה שלכם לא מתנצל בפני היועצת שלי אני לא אכנס לוועדה הזאת. ואני עכשיו נמצאת כאן רק מכיוון שמדובר בחוק לנכים. אני מכבד את ההחלטה שלך וגם את המהלך שלך, למרות שנראה לי שצריך להפריד בין הדברים. אני עדכנתי אותך אבל אתה לא מצאת לנכון לדבר איתו ולשכנע בן-אדם להתנצל. מאיפה את יודעת שלא דיברתי איתו?

אם בן אדם לא מקבל החלטה כזאת - - אבל אל תקבעי שלא מצאתי לנכון. זה לא המקום אבל

אבל בחרת לעשות את זה. - - אני רותחת אז הרשיתי לעצמי להגיד פה.

איפה מלכיאלי? אדוני, קודם כול,

מברכת על כך שלמרות הכול ההצעה הזאת תעלה היום במליאת הכנסת. ההצעה הזאת מתקבלת יותר מדי מאוחר. מדובר באוכלוסייה שבאמת זקוקה לכספים. אני מצרה על כך שגם על נושא כל כך טעון וחשוב ובנפשם של אנשים גם על זה היו מחלוקות פוליטיות.

מסב באמת קורת-רוח לכל מי שאמור לקבל את הכסף.

אני חושב שיש בבית קונצנזוס מקיר לקיר על החשיבות של המתווה והמענק הזה. ראוי לכנסת ולציבור שהחוק הזה יעבור, ולכן ראוי גם להקדים את הדיון בו. לכן נעלה את זה להצבעה ונחזור למליאה. מי בעד הקדמת הדיון בחוק? מי נגד? מי נמנע?

אין נמנעים, אין אושרה בעד- 7,

אנחנו מאשרים את הקדמת הדיון לפני הקריאה הראשונה.

רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 14:43.